צוהריים טובים תודה רבה לכל מי שהגיע לדיון החשוב הזה, הדיון הזה מתקיים בעקבות בקשה שהגיש חבר הכנסת עמית הלוי שתכליתה היה הוצאת ועדת המעקב העליונה מחוץ לחוק, וכוונה לזמן לחקירה את ראשי הוועדה בגין תמיכה בטרור, על סמך זה ריכזנו פה את הוועדה, אני מניח שיש פה להרבה אנשים מה לומר, כרגיל אצלי בוועדה אנחנו נשתדל לעשות את זה בנימוס ובצורה מסודרת למרות שאני מניח שהרבה אמוציות באות פה לידי ביטוי, אבל זה יפה רק כדי להביא את זה באמת למצב של דיון ולא לשום דבר אחר. שני משפטי רקע רק למי שהספיק לשכוח, ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי בישראל נוסדה אם אני זוכר נכון ב-1982 לפני 41 שנה, שלום לך חברת הכנסת לימור סון הר מלך, המטרה שלה הייתה בהקמה ליצור מסגרת על לגופים השונים שהיו קיימים אז של הציבור הערבי ולרכז את פעילותם הפוליטית, הם אפילו כתבו חזון ולחזון הזה היה הרבה התייחסויות אחרי זה. ראש הוועדה הזאת כיום זה חבר הכנסת לשעבר מוחמד בארכה, יש כמה מסמכים שהופצו במהלך השנים האחרונות 2006, 2007 ו-2022 שבעצם מביאות לידי ביטוי איזשהו חשש שהוועדה ועדת המעקב העליונה עוסקת בדברים שהם מעבר לתחום הפוליטי, וכל מיני אמירות אחרות שאני לא רוצה כרגע להיכנס אליהם כי הם לא רלוונטיות לדיון שלנו לפחות לא כרגע. אנחנו נאפשר גם לעמית הלוי וגם ללימור לומר את דברם, לחברי הכנסת עמית הלוי וחברת הכנסת לימור, ואחרי זה נאפשר גם לחברי הכנסת הנוספים שיש כאן להביע את דעתם, ואחרי שנשמע את הדעה של כל אחד מהם אנחנו נפתח את הנושא לדיון ונשמח לשמוע את הגורמים הנוספים שהגיעו לכאן. אני מבקש מאוד אל תובילו אותי למצב שבו אני צריך לעשות ספירה של קריאות ראשונה שניה וכו' אני לא רוצה לעסוק בזה, הדיון יסתיים עד השעה 14:45 כי אחרי זה אני צריך להתכונן לדיון הבא שיש לי, חבר הכנסת עמית הלוי מגיש הבקשה בבקשה. תודה אדוני היושב ראש צוהריים טובים, אני רוצה בפתח דברי קודם כל למסגר את הדיון, אנחנו בדיון על הקו האדום הכי תחתון של מדינה חופשית, הכי תחתון אנחנו לא עושים פה משהו לחומרה, לא דורשים משהו מעבר למינימום הכי הכי קטן, הכי מצומצם, שכל מדינה שפויה חפצת חיים בוודאי מדינה יהודית שדוגלת בצדק ובמוסר צריכה לעשות והוא לא לאפשר לאזרחים לחתור תחת המדינה, לקרוא קריאות לטרור, ליצור התארגנות על הבסיס הזה, זה נכון שאני לא ביקשתי להוציא אותם מחוץ לחוק על בסיס ארגון טרור שיש לזה כללים מסוימים בחוק הישראלי, אבל בהחלט על פי חוק העונשין, ואני אשמח לשמוע כאן ממשרד המשפטים ומנציגי הממשלה מה הסטנדרטים שלהם, האם ההתארגנות הזאת כפי שאני אציג עכשיו של ועדת המעקב, היא לא עומדת כמעט בכל הסעיפים אדוני היושב ראש, כל הקריטריונים שמדינה נורמלית לא מאפשרת התארגנות מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה לומר, יושב ראש ועדת המעקב העליונה שהיה פה חבר כנסת היה חבר פרלמנט במדינת ישראל, אומר בחגיגות השחרור לקרים יונס מי שרצח באכזריות את אבי בלומברג את החייל, אומר יש קונצנזוס סביב מה שהוא מייצג, אל כרים יונס אומר בפוסט לא מתחבא לא אומר את זה בחדר לא לוחש את זה פה למישהו, אומר בפוסט רשמי אל נאסר אבו חמיד ועל אחיו כן, על האנשים הללו שהם מבצעים מרצים מאסרי עולם על מעשי טרור, הם עמודי התווך של המאבק שלנו נגד הכיבוש, נגד התנועה הציונית, דברי הלל למחבלים, למחבל שהורשע ברצח שבעה יהודים, לחאדר ענן המחבל של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, ועוד ועוד ועדו. אולי החמור ביותר שהזכרתי גם במליאת הכנסת אחרי שומר חומות, הוא מוציא הודעה שוב אני אומר מוחמד בארכה היה חבר כנסת במדינת ישראל, אומר ועדת המעקב ופעילותה המאוחדת בימים הקשים ההם הוכיחה את יכולתה להוביל את התגובה העממית הלאומית הלגיטימית בצורה אחראית, ביחס ישיר לגודל האתגרים שהציב הממסד הישראלי, כאילו הוא אויב מצד אחד הממסד הישראלי מצד שני והוא מציב לנו אתגרים, ועדת המעקב התכנסה באופן קבוע באותם הימים, שכן הוועדות העממיות בכפרים ובערים שלנו ביצעו פעילויות נרחבות בכל כפר ועיר. אתה יודע מה זה הזכיר לי חברותיי חברי הכנסת? זה הזכיר לי את הוועדה ההיא המעקב העליונה של המופתי הנאצי ההוא, שגם שם היו ועדות בכל כפר ובכל עיר, ולא רק זה מילא זה היה מסתיים בשומר חומות, אחרי שומר חומות הוא ליווה את אלו שנאשמו ברצח ממש, ברצח, בפגיעה, בהסתה, אנחנו מדברים על 680 כתבי אישום, על 280 כתבי אישום על טרור, זה לא איזה תופעה קטנה אתה אומר השכן שלו ופה הוא עיגל פינה בגלל איזה צורך, הוא מגבה וגיבה בדיעבד מלכתחילה, וכמו שהוא אומר גם תוך כדי האירועים את הפעילות החתרנית הזאת תוך כדי מלחמה. בהזדמנות אחרת הוא אמר, האינתיפאדה שהייתה במאי היוותה אמירה שחיפה עכו לוד ושאר הערים המעורבות הם חלק מפלסטין. כלומר הוא לא מפספס אף הזדמנות מוחמד בארכה יו"ר ועדת המעקב העליונה, ואיתו החברים שלו שהם דמויות בכירות אגב בוועדת המעקב, ואני מדבר על ראאד סלאח ועל כמאל חטיב כן שהם איתו כן, ממש בראש ועדת המעקב, חטיב שנעצר כידוע לך בשומר חומות, נחקר כחשוד בהסתה לאלימות, החבורה הזאת לא מפספסת אף הזדמנות לחתור תחת מדינת ישראל, לקרוא לטרור, לקרוא להסתה, עכשיו לא פלא שכשהם עושים הפגנה, אני אסיים בזה, לא פלא כשהם עושים הפגנה אז בהפגנות האלו למשל לא מכבר לפני חודשיים שלושה, באמצע 10 למאי באמצע מבצע מגן וחץ, ועדת המעקב מארגנת הפגנה בערבה נגד המבצע, אז מה שומעים בהפגנה הזאת? שומעים קריאות להסתה, שומעים קריאות שמעודדים את הטרור, מעודדים את המחבלים. למה שלא יהיה ככה אדוני היושב ראש? כלומר הם באים להפגנה שמארגן מוחמד בארכה אז מה הם ידברו? הם ידברו על מגן דוד אדום? על הצלב האדום?

הם ידברו על מה שראשי ההפגנה האלו ראשי המארגנים מעוררים השראה. ולכן אני אומר כל החומרים הללו זה חשוב מאוד שזה מגיע כאן לכנסת, אבל כל החומרים הללו צריכים להיות קודם כל לעיני המשטרה שנמצאת כאן לחקור את העניין הזה, אם יש משהו שעומד בקנה המידה, עכשיו אני בא לפרוגנוזה לא לדיאגנוזה, זה התארגנות מהסוג הזה אנחנו כמדינה צריכים להוציא מחוץ לחוק, ואנחנו צריכים לעשות את זה משתי סיבות, סיבה אחת כי אנחנו דואגים לשלום מדינת ישראל, לקיומה, לשלומה, לשלומם של אזרחי ישראל. וסיבה שניה כי אנחנו צריכים לדאוג גם לתושבים הערבים של מדינת ישראל, ולהם יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שהרשע והטרור הזה יוביל אותם, ואפשרות שנייה כמו שהרגע דנו בוועדת החינוך, שיהיה להם מסלול לאזרחות הגונה, ללימוד, לחוכמה, להיות אזרחים הגונים במדינת ישראל, זה צומת ה-T שהם ניצבים בפניהם, אוי ואבוי למדינת ישראל אם היא מאפשרת לכוחות הרעים שמעודדים רשע, מעודדים טרור,

כמו בכל הדוגמאות שהבאתי, להיות התארגנות חוקית במדינת ישראל, זה לא צריך להיות לא במדינה שפויה, ולא במדינה שמתנוסס מעליה דגל של מוסר וצדק. לכן אני אשמח בדיון הזה שיזמתי אותו עם חברת הכנסת לימור סון הר מלך ואחרים, לשמוע מנציגי המשטרה קודם כל מה עמדתם לגבי כל החומרים הללו, מה הם מתכוונים לעשות בנושא הזה? ואיך אנחנו מאפשרים בארץ הזאת לחיים מוסריים טובים והגונים, ולא לחיים חתרניים שתומכים ברשע ובטרור,

תודה לך עמית הלוי, חבר הכנסת עמית הלוי על דברי הפתיחה שלך, אני רק רוצה לציין שבבקשתכם לדיון גם שלך וגם של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ביקשתם, שמתם את זה תחת הכותרת של הוצאת ועדת המעקב העליונה מחוץ לחוק, ולזמן את ראשיה לתהליך של - - אבל לא על פי על בסיס ארגון טרור, אלא על פי בסיס התאגדות אסורה לפי חוק העונשין. אני אומר לך מה היה כתוב בבקשה, בגין תמיכה בטרור זאת הייתה הבקשה.

אני חידדתי את זה גם בהצעה לסדר בתוך המליאה, אמרתי אנחנו מבקשים שתהיה הכרזה על התאגדות אסורה לפי חוק העונשין, לא יודע אם זה קרה בעבר אני אשמח לשמוע, התאגדות אסורה על פי חוק העונשין. אין ועדה יותר הולמת, אין התארגנות יותר הולמת להגדרה הזאת מאשר ההתארגנות הקרויה ועדת המעקב של ערביי ישראל, ולבושתנו אני אומר, גם מפלגות בכנסת ישראל חברים בהתארגנות הזאת או שותפים באיזושהי מידה, גם ראשי עיריות, אנחנו צריכים את הנגע הזה להסיר. אני שמח שאישרנו קו בעניין הזה, כך שבסופו של דבר המטרה שלנו בדיון הזה היא לגבש המלצות, ולראות איך אנחנו מניעים אם בכלל ממשיכים את התהליך הזה על סמך מה שנשמע פה. חבריי חברי הכנסת מי רוצה להתייחס? וואליד ביקש ראשון ככה לוחשים לי באוזן. יש זכות קדימה לוותק. חבר הכנסת אחמד טיבי בבקשה. תודה אדוני היושב ראש, שמעתי את כל מה שאמר חבר הכנסת עמית הלוי, ואז בא לי לעשות הקבלה ולראות מה יותר חמור, כמובן שאני דוחה על הסף כל הניסיון של להצר את צעדיה, לא להוציא מחוץ לחוק אפילו הכותרת היא לא חוקית של הדרישה של עמית. מותר להנהגה פוליטית להביע עמדות שהן מנוגדות ב-180 מעלות ממדיניות הממשלה, מותר, מותר להתנגד לכיבוש, מותר להתנגד לגזענות, לעושק, למתנחלים שזה פשע מלחמה, להתנחלויות, האמת לא רק מותר גם חייבים, אדם עם מצפון ברמה המוסרית הכי פשוטה חייב להתנגד. ואם מישהו חושב שהנהגת הציבור הערבי תיישר קו עם הקונצנזוס הציוני או עם שכל הזמן הולך ימינה והגיע עד כדי כך שהוא נחת ויישב בימין הפשיסטי אז הוא טועה, היו ניסיונות בעבר להלך אימים על ראשי ועדת המעקב, אגב כל אלה שיושבים פה חברי הכנסת הערבים הם חברים בוועדת המעקב, ארבעתנו כי אנחנו חברי כנסת, היא וועדה שמייצגת את כל המפלגות והתנועות, אלה שנמצאות בכנסת ואלה שלא משתתפות בבחירות לכנסת. אבל יכול להיות שבחיפוש הסלקטיבי של חבר הכנסת הלוי אחרי משפט פה משפט שם שהוא לא מצא חן בעיניו, דילג מעל כמה הצהרות, למשל האם צריך להוציא מחוץ לחוק על פי הדין הפלילי שעכשיו אתה דיברת, איזה סעיף? סעיף 145 לחוק העונשין. 145 לחוק העונשין, האם צריך להוציא את נוער הגבעות ששרף את חווארה למשל או את תורמוס עייא, שזה הרבה יותר חמור מהצהרה פה והצהרה שם שהיא לא מוצאת חן בעיניך, האם צריך להוציא מחוץ לחוק חברי כנסת שניסו לשרוף מסגדים, שאחד מהם נמצא כאן בישיבה למשל, האם צריך להוציא מחוץ לחוק או צריך למנות לחברים בממשלה אנשים שהורשעו כתומכים בארגוני טרור, האם צריך להוציא מחוץ לחוק ולהעניש למשל מנהל בית הספר שזרק אבנים על ערבים בלוד למשל. להגנה עצמית. אני אוהב את התשובה הזאת, מנהל בית ספר שזורק אבנים הגנה עצמית.

אז יש תנאים שאתה מאפשר למנהל בית ספר לזרוק אבנים, זה מה שהבנתי אני שמח אתם פשוט מעלים לנו לוולה. כל אלה הם מקרים הרבה יותר חמורים, והם עבירה בוטה על החוק שאני לא חושב שמישהו במשרד לביטחון לאומי יניד עפעף או יתקדם כדי לעשות צעד כלשהו במובן החוקי או המשפטי נגד. שמעתי דווקא שהם הקימו ארגון מיוחד עכשיו לטיפול בנוער הגבעות

מיוחדת. הנה זה לא נער גבעות שעומד מאחוריך? הוא נער גבעות, ולכן הוא אפילו תוקף ערבי בחניון ליד בבל עמוד וכמעט פורץ, טוב שהשתיקו אותך כי אתה לא רוצה לשלם. מכובדי, שום ישיבה כזאת שכבר הייתה בעבר לא תפחיד את הציבור הערבי, עברנו את התקופות האלה מזמן שאפשר לפחד מאנשים שמנסים להטיל אימה כדי לשנות דעה פוליטית, אנחנו מתנגדים לפשיסטים, אנחנו מתנגדים לכיבוש, אנחנו מתנגדים לאלה שהורגים בעם שלנו, אנחנו מתנגדים לגזעניים בכנסת מחוץ לכנסת, אנחנו רואים בנוכחות של ישראל בשטחים כיבוש והפרה בוטה על פי החוק הבינלאומי בהתנחלויות כי הן פשע מלחמה. ומי מבטא את זה היום בכנסת? אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו הח"כים הערבים, היחידים שמדברים על כיבוש ממש ולא מתביישים להזכיר אותה, גם נשאר אחרונים למרות שזה מרגיז כמה חברי כנסת. אז כשמוחמד בארכה היה פה לא פחד מכם. רק אחמד שכחת התנגדות לטרור, אמרת אתה מתנגד לכיבוש, שכחת התנגדות לטרור - - לא הם בעד, הם פשוט בעד, הם בעד רצח,

התנגדות הוצאנו צלף אחד - - זה שלכם למה אתה לא אומר את זה. חבר הכנסת עמית וחברת הכנסת לימור, אני רק רוצה להזכיר לכולכם, סליחה רגע חבר הכנסת אחמד, אמרתי לכם כבר פעם, אני לא רגיל לשמוע שניים במקביל, אז תנו לי לשמוע את חבר הכנסת אחמד, ואחרי זה אני מבטיח לכם תקבלו זכות. אנחנו בהחלט מתנגדים לטרור של הכיבוש שהוא טרור מדינתי, וזו הבעיה העיקרית שנגזר ממנה התנגדות אלימות, את המעגל הזה אפשר לשבור ולהפסיק שמפסיקים את הכיבוש, מבין כל חברי שיושבים פה אף אחד לא הרג, לא פגע, לא יודעים להשתמש בנשק, מקסימום אנחנו עוזרים לאנשים, ואני שייך לאלה שידיהם מגואלות בדם של ילדים שהביא לעולם, יש אחרים שידיהם מגואלות בדם של ילדים שהם הרגו, תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי, עוד מישהו מהוועדה? אני אתן לכולכם אני רק שואל מי עכשיו ואליד אתה? בבקשה אחריך יהיה ברשותך חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, בבקשה.

ועדת המעקב היא ארגון על היא המטרייה של הציבור הערבי, יש בה חברי כנסת, יש בה ראשי רשויות, יש בה את הארגונים של החברה האזרחית והיא מייצגת את כל החברה הערבית. אם ידידי עמית הלוי רוצה לזמן את ראשי הוועדה לחקירה או להוציא אותם מחוץ לחוק, אז קודם כל הוא צריך לזמן את כל חברי הכנסת, הוא צריך לזמן את מודר יונס, סמיר מחאמיד, - - צריך לזמן את כל ראשי הרשויות ולהוציא אותם מהחוק, ועדת המעקב מטפלת בדברים שהמדינה פישלה בהם, שהמדינה לא סייעה, לא תרמה, לא לקחה את החלק שלה על מנת לטפל בדברים הקשים שנמצאים בחברה הערבית. ועדת המעקב מטפלת ודנה כל הזמן בנושאים אזרחיים, בפשיעה שהמדינה פישלה בהם, בדברים שהמדינה לא לקחה חלק בהם, וקודם כל ההצעה הזאת היא הצעה מיותרת, עמית הלוי צריך להביא לדיון הזה דברים שהם חשובים לחברה הערבית שהממשלה אמורה לטפל בהם, שהממשלה שהוא חלק ממנה עד היום מאז הקמתה לפני חצי שנה לא טיפלה, לא בפשיעה, הורסים בנגב, הורסים בגליל, הורסים במרכז, זה מה שמעניין את עמית הלוי עכשיו, חבל מאוד הם צריכים להביא לדיונים בכנסת בוועדות במליאה דברים שחשובים לחברה הערבית,

תודה רבה לחבר הכנסת ואליד אלהואשלה, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות בבקשה. תודה רבה, תראה אדוני היושב ראש, אנחנו נמצאים היום ארבעה ימים אחרי שיושב ראש מפלגת חד"ש תע"ל, איימן עודה עומד כאן על בימת הכנסת ואומר שמה שקרה בג'נין, אומר כולם צריכים להיות גאים בג'נין ובצדק, גאים בג'נין ההתנגדות לגיטימית, הוא אומר יחי מחנה הפליטים ג'נין כאן על בימת הכנסת. ואני רוצה להגיד לך אדוני היושב ראש שעברו ארבע ימים מאז אני הגשתי מכתב ליועמ"שית ודרישה לפתוח נגדו בחקירה להסתה, אני זוכר איך כלפיך תוך שלושה ימים כבר על התבטאות אני לא רוצה בכלל להשוות, אבל הרבה יותר נמוכה ברף של הביאו אותך לחקירה ליום שלם, ואני חושב שמדובר פה בעוול, וטוב שאנחנו כאן כדי לעשות צדק גם בעניין הזה. אנחנו לצערי הדבר הזה הוא המנוע המרכזי לטרור, יושב פה חבר הכנסת טיבי ואני יכול לצטט שהוא ישב לפני כמה שנים בכנס לחזק את המחבל מרואן ברגותי, שהורשע בחמישה מקרי רצח כלפי ישראלים, חבר הכנסת טיבי קורא לו ככה, המפקד,

הנוקם והחבר, אחי מרואן, מרואן ברגותי הוא המפקד, הסמל, הלוחם והחבר של חבר הכנסת טיבי שיושב כאן מהמשכורות של אזרחי ישראל, זה מרואן ברגותי, שוב חמישה מקרי רצח ממפקדי התנזים, הוא עד היום בכלא למרות שניסו לא פעם לשחרר אותו. לא רק הוא גם כרים יונס הוא מר יונס, מחבלים שרצחו את החייל אברהם ברומברג ונידונו למאסרי עולם, גם עליהם וגם על אחמד סאדאת וגם על חליל אל ווזיר, כל אלה חבר הכנסת טיבי הילל ושיבח בלא מעט מקרים. ואני אומר אדוני היושב ראש, אנחנו צריכים לגמור להיות מדינה מתאבדת, אנחנו לא יכולים על חשבון משלמי המיסים הישראלים לתחזק את האנשים הללו, אגב לא כולם, חלקם שהם הטרגדיה הכי גדולה של החברה הערבית בישראל,

כי דיבר פה מקודם חבר הכנסת וואליד אלהואשלה על הרבה דברים שנמצאים בחברה הערבית,

קיומיות של אנשים שהם בסוף המצביעים שלהם, על ירי ברחובות,

על פשיעה,

על דברים שנמצאים והם לא מספיק מטופלים, ובמקום שהנציגים של החברה הערבית יתעסקו בדברים שחשובים לחברה הערבית, במה הם מתעסקים? במה הם מתעסקים? בסוף בלעודד טרור, בלעודד רצח של יהודים, בלעמוד על בימת הכנסת - - אבל אתה בממשלה, אתה חלק מהממשלה. בלעמוד על בימת הכנסת - - וואליד, לא נתתי לאף אחד להפריע לך תעשה טובה אל תפריע, אני יודע אני מבין אותך. בלעמוד על בימת הכנסת ולצעוק יחי מחנה הפליטים ג'נין, והחבורה הזו היא קודם כל אנחנו כחברה, כחברה יהודית חפצת חיים במדינת ישראל, צריכה לזרוק אני חושב כל מי שתומך טרור לזרוק אותו לכלא וכמה שיותר מהר, וחוץ מזה זה אינטרס שלנו כאנשים חפצי חיים, זה אינטרס קודם כל של החברה הערבית שתחליף את הנציגים שלה באנשים שהם תומכי טרור וחברים של מרואן ברגותי, באנשים שבאמת יבואו לדאוג לחברה הערבית,

אני מעריך את האיפוק שלך שהיום לא שרפת מסגד, אתה מגלה איפוק.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן בבקשה. השאלה איך נכנס לכנסת? האם הרים בעצמו את המחסום בכניסה או נכנס - -? חברים, תתחילו להתרגל אני פה ולהרבה זמן חברים תתחילו להתרגל. כן, התרגלתם לטוב התרגלתם לטוב תתחילו להתרגל. נגמרו האנשים שמתחנפים אליכם כל יום, נגמרו נגמרו חלאס. העניין הוא שתמיד תמיד ראינו אותם את הגב שלהם עוזבים את הבניין, ראינו כמוך הרבה. החברים שלכם ממרץ עזבו עם הגב וגם החברים שלכם מבל"ד עזבו עם הגב.

ראינו את הגב שלך של אנשים כמוך עוזבים ואנחנו נשארנו בבניין וזה חלק מהתענוג. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה כבוד היושב ראש, את האמת אני אולי זה כבוד שדווקא חברי כנסת כאלה מגישים בקשה כזו, זה אומר שאנחנו באמת מייצגים את האינטרס של הציבור שלנו, ושאנחנו מגנים על האינטרסים של הציבור הערבי במדינה, שהופכת לצערנו הרב מונהגת על ידי מטורללים כאלה, על ידי פשיסטים שכבר להשתייך לנער הגבעות זה כבר הפך לסימן כבוד שמקדם אותך בפוליטיקה הישראלית, לשרוף מסגדים זה עלול להביא אותך תוך ארבע שנים להיות שר, וגם כן להיות מורשע בתמיכה בטרור הופך אותך לאחראי על ביטחון האזרחים שהיית, רצית להפחיד אותם ולהטיל עליהם טרור. אז העולם מתהפך ממש התהפך, והדרישה הזו - - ואני חשבתי שעצם הדמוקרטיה היא זאת שמאפשרת לנו להיות כאן. מה שלא ידוע לחבר הכנסת פוגל, אולי לא שמע אותי מדברת על הדמוקרטיה לפני שניסיתם לשנות אותה ברפורמה.

להיפך אני מצדיק אותך, לא הגענו לכאן בזכות הדמוקרטיה? אני חושבת שהגענו בזכות ההצבעה, ההצבעה והבחירה זה לא כל הדמוקרטיה לפחות לא לפי התפיסה שלי, הדמוקרטיה אומרת שאני יכולה להביע את דעתי בלי להטיל עלי אימה, שאני יכולה לדבר את מה שאני מאמינה בו בלי לפחד מאנשים מורשעים בטרור - - לא כל דעה,

בלי לפחד שאנשים רוצים לדכא את הרצון שלי לעמוד זקופה, נציגה של מיעוט לאומי שמדכאים אותו יום אחרי יום במדינה הזו ולהגיד את דעתי. עכשיו, בעניין ההצעה הזו בעיניי היא רדיפה פוליטית כחלק מרדיפה פוליטית שמתקיימת כבר, לא רק תחת הממשלה הזו, לצערי הרב התחילה הרבה לפני, רדיפה פוליטית שהמטרה שלה היא לדכא כל אפשרות של האוכלוסייה הערבית להתנהג כקבוצה לאומית, כקבוצה שיש לה לא רק זכות להתפרנס ולהיות אזרחים שווים, אלא גם כן להכיר בנו כקבוצה לאומית שיש לה זכויות לאומיות, זכויות לאומיות זה אומר גם כן לשמור על הנכסים שלנו, על הוואקפים, לנהל אותם, לא להפקיע אותם, לגדול כאוכלוסייה, לשמור על השפה שלנו לפתח את התרבות שלנו, יש הרבה זכויות לאומיות ששייכות למיעוטים. עכשיו ועדת המעקב אני חייבת להגיד שהמטרה, כולם יודעים שוועדת המעקב אכן הוקמה ב-1982, לא אז נכתב החזון והחזון לא פורסם החזון העתידי הוא לא היה חזון, אני הייתי בין קבוצת ה-40 איש שכתבו את החזון העתידי, ואני מאוד מאוד גאה על המאמץ שנעשה אז בכתיבה אבל הוא לא פורסם תחת ועדת המעקב. ועדת המעקב היא קבוצה, היא גג שמאגד תחתו גם פוליטיקאים שנבחרו מבחינת חברי כנסת, גם נציגים של המפלגות הרשומות במדינת ישראל, וגם של תנועות פוליטיות שקיימות בתוך האוכלוסייה הערבית, ואת ראשי הרשויות המקומיות של האוכלוסייה הערבית, המטרה מהגג הזה הוא לתאם עמדות ולתאם מאמצים ומאבקים כן, מאבקים של האוכלוסייה הערבית למען השמירה על האינטרסים של האוכלוסייה שאנחנו מייצגים. אני יודעת שזה מפריע להרבה אנשים, מפריע להרבה אנשים שאנחנו נתנהל כקבוצת מיעוט, מפריע להרבה אנשים את העמדות הפוליטיות המאוד ברורות, אנחנו לא התביישנו אף פעם בעמדות שלנו, אנחנו אמרנו אותם, אנחנו נגד הכיבוש, נגד המשך הכיבוש, אנחנו מאמינים של העם שלנו העם הפלסטיני באזור הנכבש ב-1967 חייב להשתחרר מהכיבוש הזה, והסוף יהיה שחרור, ואני חושבת שעדיף שיהיה הסכם מדיני כמה שיותר מוקדם, כדי שנפתור את כולם משפיכות הדמים הקיימת. אני חייבת להגיד שהאם אני מסכימה עם כל האנשים שיושבים בתוך ועדת המעקב על כל ועל כל מילה? לא, האם אני מאמינה שהם מעודדים טרור? גם כן לא, אני חושבת שיושבים בכנסת ישראל אנשים שמעודדים טרור, אני חושבת שמוסדות המדינה מעודדת טרור נגד האוכלוסייה הערבית, כאשר שורפים עיר ושורפים יישוב, ושורפים כפרים ואין אפילו עצור אחד או שניים או שלושה, אבל בהפגנה קטנה בחיפה עוצרים תשעה צעירים באותו ערב תוך חצי שעה, למה? כי אולי ירדו מעל המדרכה או הרימו דגל פלסטין. אז אני אומרת לכם, מי שחושב שדרך דיכוי אפשר למחוק זהות לאומית לא למד היסטוריה, חבר'ה היינו תחת השלטון הצבאי כמה וכמה שנים, היינו תחת מעצרים מנהליים והיינו תחת מעצרי בית והיינו תחת הרחקות לכפרים אחרים, החברים שלי שחלק מהם מוחמד בארכה אני מאוד גאה בהם, שעשו היסטוריה בזה ששמרו על הגחלת של הזהות שלנו. ותפקידנו גם כחברי כנסת לייצג את הציבור, ושלא יטיפו לנו אלה שנותנים חסות לכל ארגוני הפשע ושומרים עליהם ולא עושים את העבודה, שלא יבואו ויטיפו לנו על זה שאנחנו עובדים למען הציבור שלנו או לא. היחידים שלא עושים את העבודה זה אתם, אתם (מדבר בערבית) אתם לא עושים את העבודה שלכם. היי היי, אתה רוצה לצאת החוצה? אני לא רוצה לצאת החוצה, אבל אי אפשר להמשיך ככה עם השקרים שלהם וההסתה שלהם.

אתה אורח בכנסת ומדברת פה חברת כנסת ואתה שותק, פעם הבאה שתדבר אתה תצא החוצה.

אני זעקתי מליבי,

פעם הבאה שאתה מדבר אתה יוצא החוצה. אין לי בעיה אני אצא החוצה, כרגיל כל פעם מוציאים אותי החוצה אין לי בעיה, רק אני אומר שהם אלה שמבזים אותנו החברה הערבית - - תוציאו אותו החוצה בבקשה,

אתה תכבד חברי כנסת. (יוסף חדאד יוצא מאולם הוועדה) חברים, רגע אני רוצה רגע לפני שאת מסיימת, תראו אני מסביר פה לכולם, אתם רוצים לכבד את המעמד אתם רוצים לכבד את האירוע את הדיון הזה, תנו כבוד לחברי הכנסת, נבחרי ציבור ולא חשוב בכלל איך הם חושבים או מה הם חושבים, מי שלא יכבד את חברי כנסת לא יישב פה. אני רק רוצה להגיד משפט אחד לסיום, אני חושבת שהרדיפה הפוליטית המתבצעת עכשיו בעצם קיום הדיון הזה, המטרה הסופית שלהם מה שראינו לפני כמה רגעים, רוצים את הערבי מחמד, שדווקא לימור סון הר מלך חברת הכנסת ואחרים כמוה מגנים עליו בחירוף נפש כדי שדווקא יגיד את הדברים שהדיון הזה התקיים עבורו. אז אני גאה בזה שאני מייצגת את הציבור שלי, ואני מקבלת מהציבור שלי את האהדה על מה שאנחנו עושים, כי בסופו של דבר אנחנו לא רק יחידים שאפשר להטמיע אותנו בכלל, ונצטרך לשנות את הזהות שלנו כדי שיקבלו אותנו, אנחנו נמשיך להיות זקופים, אנחנו נאבק מאבק פוליטי צודק בתוך הכנסת, וכחברים בוועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה הערבית. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת אני אתן לך עוד רגע, יוסף עטאונה בבקשה. תודה רבה כבוד היושב ראש, אני חושב שכל הדיון הזה הוא חלק ממסע הדה לגיטימציה כלפי הנהגת האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בתוך מדינת ישראל, וזה גם חלק מהשיח המפליל כלפי האוכלוסייה הערבית וההנהגה שלה בשנים האחרונות על ידי הימין הקיצוני בתוך מדינת ישראל. גם המציעים בעצמם, אנחנו הגענו בדיון שהיה בוועדת החינוך, וגם עמית וגם לימור היו שם, וההצעה במהות שלה כלפי ועדת המעקב, כמו גם בוועדת החינוך הדיון שהיה על תוכניות לימודים במזרח ירושלים, הניסיון לייצר על ידי הימין הקיצוני בתוך מדינת ישראל ערבים כבקשתם, זה ניסיון מאוד לא מוצלח ולא יצליח, ואני אגיד למה, עמית בהצגה שלו להצעה להוציא - - מה היה בוועדת חינוך תאמר לציבור, - - עמית לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך עמית עמית עמית, אנחנו חלוקים, אנחנו לא מסכימים, אבל אני מסכים איתך בהצעה היום שלך במילה אחת, אתה אמרת, אתה אמרת, הייתכן דבר כזה על הפעילות של ועדת המעקב במדינה נורמלית, אני מסכים איתך אנחנו לא חיים במדינה נורמלית, מדינה נורמלית לא יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שבהגדרה שלה בבסיס במהות שהיא מבדילה בין אזרח לאזרח, היא מדינה לא נורמלית. מדינה שמחוקקת חוק לאום, חוק לאום ונותנת עליונות לרוב היהודי במדינה, היא מדינה לא נורמלית, מדינה שאין בה שוויון אזרחי ומבדילה עוד פעם בין אזרח ואזרח, היא מדינה לא נורמלית. כי במדינה נורמלית שיש בה שוויון מלא, שיש שוויון בין אזרח ואזרח והיא מתייחסת לכל האזרחים אותו דבר, אין צורך בוועדת מעקב, ואין צורך שאנחנו נאבק, אין לנו תחביב, אנחנו יכולים להיות לנו גם תחביבים אחרים חוץ מלהיאבק על הזכות שלנו להיות שווים, אבל במדינה לא נורמלית התרגלנו 75 שנים שבדברים האזרחיים במצב הטוב אנחנו אזרחים סוג א', סוג ב',

סליחה לא סוג א' סוג ב',

ד', ובשתי סוגיות מהותיות שזה גם הביטחון וגם הקרקעות המדינה התייחסה אלינו כאויבים. ולכן בכל מיעוט בעולם וזה קיים, במקום שהמדינה תכיר במיעוט הלאומי הערבי הפלסטיני כמיעוט לאומי במדינת ישראל, שיש לו גם זכויות לאומיות וגם זכויות אזרחיות, ולהיות שווה בשווה, זה המאבק שלנו, זה המאבק של ועדת המעקב, ולכן כל ניסיון הרדיפה הוא בפגיעה במאבק האזרחי של האוכלוסייה הערבית והנהגה שלה לשוויון מלא. מה אנחנו מבקשים? אנחנו לא מבקשים להשמיד מדינת ישראל, אנחנו לא מבקשים כמו השקרים שמפיצים שרוצים לזרוק ולהשמיד עם אחר,

אנחנו נאבקים על שוויון אזרחי בתוך המדינה וזה לא קיים. ניסיתם את הכל מ- 1948 עד היום, ממשל צבאי היה, גירושים היו, אפליה מובנית היה, הזנחה מובנית בכל הממשלות היה, ומה יצרתם ב-75 שנים? זה אוכלוסייה מיעוט בתוך המדינה, שהוא נמצא בשוליים, נלחם על הזכות שלו בכל תחומי החיים, ובאים היום להגיד שוועדת המעקב מסיתה ומובילה לעוינות בתוך המדינה, מי שמביא לעוינות ומציאות ויוצר שתי חברות, הוא הממשלות של ישראל לדורותיהן, שלא השכילו לחשוב אזרחית ולראות באזרחים הערבים הפלסטינים בתוך המדינה כאזרחים שווים, אם היה שוויון וזה לזה אנחנו שואפים המציאות הייתה אחרת. ולכן כל הניסיון הזה כמו כל הניסיונות של הקיצוניים שהיו במשך שנים להוציא את האוכלוסייה הערבית, זה לא יצליח. אני רוצה להזכיר לכולם, בכל העולם תשמעו טוב עמית, בכל העולם חיים עמים על אדמות שלהם, על הקרקע שלהם, הייחוד בערבים הפלסטינים הוא, שהקרקע והאדמה והפלסטינים שלהם חיה בתוכם, שאי אפשר להוציא אותם ולהפריד ביניהם, לא בהצעת החוק הזו שלך, לא שהייתה לפני, עברנו ונעבור, עברנו ב-75 שנים את כל המסיתים, את כל הגזענים, וגם את הממשלה הגזענית המסיתה הזו אנחנו נעבור, תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יוסף עטאונה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך בבקשה. תודה רבה היושב ראש, טוב אני חושבת שאין לי מספיק זמן ומילים כדי לתאר את כל מעלליה של וועדת המעקב. מילים יש לך, זמן אני - - אני יודעת זמן, אצלך אני יודעת שזה זמן. כדי לתאר את כל מעלליה של האין סופיים באמת של תמיכה בטרור, של קריאה לטרור, של קריאה לפראות, של תמיכה בטרוריסטים, של באמת אין אין, אני חושבת שבאמת גם אנחנו הבאנו פה איזה אירועים מיצגים. עכשיו צריך להבין, חברי הכנסת שעכשיו דיברו, דיברה אחת מהחברות כנסת, ואותה חברת כנסת שמנסה להציג איזשהו מצג שווא, של אנחנו דואגים לאינטרסים של החברה שלנו, אתם לא דואגים לאינטרסים של החברה שלכם, אתם דואגים לעצמכם, אתם דואגים לזה שאנחנו לא נהיה פה, לזה בדיוק אתם דואגים, אתם הכי פשיסטים, הכי גזעניים שקיימים בעולם הזה, וחברת הכנסת הזאת רק לפני מספר שבועות משתתפת בהפגנה בצומת מגידו, שהיא טוענת ההפגנה היא מפגינה שם עם מפגינים שמבקשים את קיבוץ מגידו, הם אומרים זה אדמה שלנו. חבר'ה תתעוררו, בהפגנה הזאת מונפים שלטים של מחבלים, של רוצחים, של טרוריסטים, אם אנחנו היינו משתתפים בהפגנה, שקט, אם אנחנו היינו משתתפים בהפגנה שמונפים בה שלטים של טרוריסטים של מחבלים, אני רוצה לראות שתקבל, אצלם הכל מותר, התרגלו תקשיבו הם התרגלו הם התרגלו. הגברת הזאת הגברת הזאת ישבה כתבה על המחבלים, על אותם מחבלים, על אותם רוצחים שנמצאים בג'נין, הקדושים שלנו השהידים הקדושים, כולנו מבכים, את מי את המוות של מי? של אלה שביקשו להשמיד את מדינת ישראל, שביקשו לרצוח יהודים, שרצחו יהודים, תבינו מה יש לנו פה. הם חושבים שכולם מטומטמים, הם חושבים שיש פה אומה מטומטמת, התרגלתם לחיים הטובים, אנחנו לא ניתן לכם לא נאפשר לכם. אבל לא משקרים לפחות. לא אני אומרת את האמת רק את האמת, רק את האמת רק את האמת, כשאין טענה אז באים עם סיסמאות.

שמרתי על כולכם, תנו לי לשמוע גם אותה.

עכשיו תראו איזה דבר מדהים איך הם מייצרים, קוראים לזה הפוסל במומו פוסל, כשאתה רואה משהו במישהו אחר בוא תבדוק איפה זה אצלך, אבל תראו איזה מדהים איך הם מוכרים לנו את השקר הזה, הם מדברים על הטלת אימה, הם לא מוכנים שתהיה הטלת אימה, היום דוגמה זה קורה כל הזמן דוגמה, ועדת חינוך כדי שמישהו יספר את הסיפור של מה שקורה שמה בתוך בתי הספר, ההסתה לטרור הפסיכית שמתחוללת בתוך בתי הספר במזרח ירושלים, הבחור הזה מגיע עם מסכה שמכסה את כל הפנים שלו, השם שלו לא מוזכר, הוא לא יכול לומר איפה הוא לומד, הוא לא יכול לומר להזכיר את מקום המגורים שלו, זה אתם מדברים איתי על הטלת אימה? אתם מכף רגל ועד ראש כולכם הטלת אימה, זה לא סתם כנראה שזה המציאות שלכם, בגלל שאתם חושבים שבדרך הזאת אתם

אתם לא תשיגו שום דבר, והאירוע הזה שאתם חושבים שאתם פה מנהלים את המאבקים, האירוע הזה נגמר, והגיעו ברוך השם, הגיעו לפה חברי כנסת, את יודעת מאוד התענגתי להקשיב לך שדיברת על נערי הגבעות, איזה נערים מסורים, אני יודעת אני יודעת זה לא לגיטימי להגיד את זה, מסורים אתם יודעים אתם יודעים למה אתם מסמנים אותם, כי אתם יודעים שהם היחידים שלא קונים את הפייק שלכם, את השקר שלכם, שהם היחידים שיודעים להגיד הם מנהלים פה מערכה שלמה, מנהלים פה מערכה של טרור רצחני, מנהלים פה מערכה שהמטרה שלה היא להעלים את מדינת ישראל.

את יכולה להגיד מה שאת רוצה מפה ועד הודעה חדשה, והטובחים והפורעים זה אתם. אבל אני נתתי לך לדבר בלי שיפריעו לך. אני לא תמכתי באנשים ששורפים בתים חברים שלי - - אבל אני נתתי לך לדבר בלי שיפריעו לך. והיא יושבת ומתגאה בזה בושה.

אנחנו לא היללנו ולא שבחנו רוצחים, טובחים, פורעים, את עושה את זה על בסיס יומי, אתם וחברי הכנסת עושים את זה על בסיס יומי, אתם ככה לא תתקדמו שום מציאות, אתם מנסים לספר לעולם להביא את הנרטיב של השלום והפיוס והגישור, אנחנו לא קונים את הסיפור הזה, שלום פיוס וגישור קוראים בדרך אחרת. העצמה של החברה הפלשתינאית של החברה הערבית בישראל קוראת בדרך אחרת, לא בדרך שלכם לא בדרך הטרור, ואם אתם חושבים שאנחנו ניתן לזה יד, ואנחנו היום לא נעמוד מולכם - - אף אחד מאיתנו לא מורשע בטרור. אני לא נתתי לאף אחד להפריע לך,

ואני לצערי הרב בעלי נרצח בפיגוע טרור שלכם. שלנו? כן, מה לעשות החברה שלכם. שלנו? מה זה?

אתם פשוט רק מעודדים את השהידים, השהידים אולי זה אחד השהידים שלך. - - יאללה יאללה, פניני הגזענות שלך תוציאי אותם, כולנו טרוריסטים בשבילך, בושה חושבת שאף פעם לא נענה לך.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן קריאה ראשונה, בואו אל תובילו אותי לשם אני לא רוצה, אני רוצה שתהיו פה חבל. אמרנו שמוציאים - - בסדר, גם כשחבר הכנסת אחמד טיבי אמר פה למישהו שהוא שורף מסגדים לא הערתי לו, וזה בסדר עזוב אחמד, הכל בסדר. לא שקרים, זה לא היה שקרים. היה מקרה שהרגנו מישהו ויצאנו זכאים? מה זה הדבר הזה? שקר מוחלט, לא אתם רק פשוט הסתתם את אלה שרצחו, כן בסדר, אתם הסתתם את אלה שרצחו.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך בבקשה. שנייה, אני רוצה רק לומר עוד משהו. את יכולה את יכולה, אני לא עוצר אותך. אני בסדר, שלא צריך - - תזכירי את הסבתא שלך עוד פעם. אפילו לקרסוליים שלה אתה לא מגיע, אפילו אל תעלה על דל לשונך הטמאה - - את השקר, צריך לחבר אותך למכונת פוליגרף היא תישרף, כל פעם שתדברי היא תישרף. חבר הכנסת אחמד טיבי קריאה ראשונה. להעלות על דל לשונך את האזכור של הסבתא שלי. אבל למה לשקר בשמה. טוב אתה אפילו לא ראוי להתייחסות,

חבר הכנסת אחמד טיבי, אל תוביל אותי למקום שאני לא רוצה להיות בו, בבקשה חברת הכנסת לימור. ומדהים שחבר כנסת עם לשון כל כך טמאה יכול להזכיר את הסבתא הקדושה והטהורה והצדיקה שלי, אבל לא משנה. עכשיו מה שאני רוצה לומר, זה שרק צריך להקשיב ולשמוע את מה הם מה הם הגדירו את האינטרסים של המאבקים והאינטרסים של האוכלוסייה הערבית, מכלל הן אנחנו שומעים מה לאו, תקשיבו טוב, הגיע הזמן שהציבור בישראל יתחיל להקשיב טוב ולהבין ולהפנים מה הם מנסים להוביל פה, מה הם מנסים להוביל פה, והכל באמת תחת איזה שהוא מסווה של שוויון זכויות של מילים מונחים כאלה. אבל תבינו הם לא מקדמים ב-כהוא זה את החברה הערבית בישראל, זה לא המטרה שלהם, הם מספרים נרטיב שקרי פעם אחר פעם, וכן לצערי הרב אני אומר את זה בצורה מאוד מפורשת, שחברי הכנסת פה במקום הזה קונים את השקרים שלהם, קונים את זה, באמת אני לפעמים הרמות הטיפשות הטמטום סליחה אטימות, שלא מבינות, הם אומרים את הדברים בצורה הכי מפורשת כבר אין גבול, ואנחנו יושבים וכן ולא רוצים לשמוע. אז הגיע הזמן להסיר את הלוט והגיע הזמן להתחיל להקשיב, מה הם מדברים, ומה הם אומרים, ומי זו ועדת המעקב הזאת ומה היא מדברת, ואני אומרת לכם אם הייתי עכשיו רק מתחילה לדבר את זה, אנחנו צריכים פה כמה שעות כדי רק לספר את הציטוטים, ואת את האמירות, ואת ההסתה לטרור, ואת הקריאה לטרור בזמן שומר חומות, והם היו כוח מניע מאוד מאוד מרכזי צריך להבין, בכל מקום אחר בעולם הם מיד, תקשיבו זה רק במדינת ישראל רק במדינת הטרפת אפשר להכיל כאלה אירועים. רק ואני רוצה שיהיה מאוד מאוד ברור המשחק נגמר, זהו תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, רגע לפני שאנחנו עוברים למשתתפים האחרים שיש פה, עוד משפט אחד שלך מציע ההצעה בבקשה. אני רוצה לומר לחברת הכנסת סלימאן ולחברי הכנסת הערבים כאן בהקשר העקרוני שעלה כאן, ואני אומר את זה בדברים פשוטים ואני אומר אותם כאן, והם צריכים להיאמר כאן כי הם הבסיס לדיון. יש לכם זכויות של אינדיבידואלים, יש לכם זכויות קהילתיות, אף אחד לא רוצה לשבש את הזהות הלאומית שלך, אף אחד לא רוצה שתתבוללי בזהויות אחרות, אבל אם הזהות הלאומית שלך כוללת בכוכבית ענקית אחת, אבל ענקית ענקית, אם הזהות הלאומית שלך כוללת חתרנות נגד מדינת ישראל, אם הזהות הלאומית שלך כוללת הסתה לטרור, אם הזהות הלאומית שלך כוללת השתתפות אצל אדם בשיר שעשה את הלינץ למור ג'אנאשוילי, אם הזהות הלאומית שלך כוללת התנגדות לישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אין שוויון מדיני כאן לאומי, יש כאן שוויון פרטי, יש כאן שיוויון קהילתי, יש כאן יותר מכבוד גם לזהות של אחרים, אנחנו לא אומרים למוסלמים - - אתה טועה ומטעה.

אני אוהבת את שפת האדון כשהוא מדבר אלינו.

לא שפת האדון, אני אומר את זה כמי שהיה מיעוט במדינות לאום אחרות - - למה מי אתה שתגיד לי מה פרטי הזהות שלי,

אני אומר את זה כמי שמייצג את מדינת הלאום היהודית, אני אומר לך את זה כמי שהיה מיעוט 2,000 שנה, ומה שציפיתי שיתייחסו אלי אני אומר גם לך, אין שום שפה אדנותית - - סליחה אני מערערת עלייך, זה שאני נמצאת פה זה לערער על השפה הזו - - אני אקבע מה הזהות שלי - - אני אומר לך את זה בכבוד ובישרות, את נמצאת פה כאזרחית במדינת הלאום של העם היהודי, יהיה לך את כל הזכויות והכבוד כאישה, כמוסלמית, כנוצרייה כאחרת הכל בסדר - - אתה לא תקבע לי. אני לא קובע לך. אתה כן עכשיו קובע, אתה מתיימר לקבוע, אתה מתיימר לקבוע - - אבל אני לא קובע לך, אני קובע דבר אחד, אני קובע דבר אחד - - הזכויות שלנו נקבעות שאנחנו ילידי המקום - - (כולם צועקים יחד) אני קובע דבר אחד, אם הפרשנות שלך לאסלאם - - תהיה חורבן מדינת ישראל את לא תהיי כאן, אם הפרשנות שלך של הזהות שלך יהיה חתרנות למדינת ישראל את לא תהיי כאן - - אם לא תהיי אזרחית נאמנה כמו שאנחנו היינו מצוין - - אני אלמד אותך מה זה זהות לאומית, אתה לא תגיד לי כלום, אל תפנה אלי אל תגיד לי כלום - - היינו לפנייך ונשאר אחריך גם.

נו באמת, נו באמת, מה אתה חושב שאני ילדה בגן שאתה תגיד לה כמו שניסית בוועדת החינוך ללמד את אנשי ירושלים? אתה לא תלמד אותנו כלום.

ללמד את אנשי ירושלים להיות רופאים לא להיות טרוריסטים. זהות לאומית לא מלמדים ולא קובעים על ידי האדונים,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן די. אולי תגיד לחברי הכנסת - - הוועדה הזאת היא זאת שהובילה את הפרעות בתשפ"א, זה הוועדה, בלעדיהם לא היו הפרעות האלה לא בעוצמה הזאת, צריך להבין צריך לומר את האמת, הם מובילי הפרעות האלה גם. חבריי חברי הכנסת בואו - - אני רק נקודה אחת כבוד היושב ראש. אתם לא רוצים לשמוע את האנשים? נקיים דיון רק שלנו.

שלא יטיפו לנו, אנחנו נשמע אבל לא יטיפו לנו במיוחד על הזהות הלאומית. זה הכלל - - עמית די, אמרת את מה שהיה לך, אתם חושבים שאני שומע אתכם כשאתם מדברים במקביל אני לא שומע אף אחד. אוקי אני מבקש לדבר. אני רוצה משפט אחד, משפט אחד. לא, לא יוסף לא, לא יוסף

הוא העלה דברים שאי אפשר לעבור לסדר היום על הדברים האלה. לא, לא כשאתה תהיה המציע אני מבטיח שאני אתן לך. אני חייב להגיב לדברים שלו. יוסף אל תביא אותי למקום שאני לא רוצה להיות בו עוד פעם לעשות קריאות, עמית אתה אמרת את דברייך, אני מבקש לאפשר משפט אחד, אחמד משפט אחד, חבר הכנסת אחמד טיבי. תמיד ביחסי רוב מיעוט, יש סוג של אנשים שחושבים שהם יכולים לדבר בעדנות, בהתנשאות בפטרנליזם, כאילו הם קומיסרים של האמת והדמוקרטיה, זה בדיוק ההיפך המוחלט משוויון, עוד לא נולד האדם, יהודי, מושל צבאי, מפקד, שיגיד לנו הערבים הפלסטינים איך לנהוג מה לחשוב, ואתה אומר לעאידה תחשבי כמו מוסלמית או נוצרייה, הבעיה מלבד הדת אנחנו גם פלסטינים, יש לנו זהות לאומית והזהות הלאומית תתבטא גם אם יש קומיסרים. חבר הכנסת אחמד טיבי הנקודה הובהרה תודה. בואו ניתן לציבור לדבר, אני מבטיח לכם תהיה לכם אפשרות לומר עוד משפט בסוף, בבקשה דוברים מי ראשון? מר ידידיה צוקרמן - - למה לא המשטרה והפרקליטות קודם בואו נשמע אותם. בואו ניתן לביטחון פנים להתייחס, אני לא אעצור אף אחד, בבקשה מר ידידיה צוקרמן. אני יושב ראש ארגון ערי ישראלי שהוקם בעקבות פרעות תשפ"א בערים המעורבות בנגב ובגליל - - שלוש דקות קח בחשבון זה מה שיש. אני אעמוד בזמן, יש מפלגות נוספות שהם נגד הכיבוש והם לא תחת המטרייה של ועדת המעקב, ואין לנו שום בעיה איתם. הבעיה היא אחד בתמיכה בטרור, ושתיים בחתרנות נגד המדינה, ששני האירועים האלה ביחד התנקזו בפראות תשפ"א. תמיכה בטרור, אז חבר הכנסת עמית הלוי הביא פה כמה אירועים שהם בהנהגת ועדת המעקב, אם זה הנאום של חבר הכנסת בארכה יושב ראש ועדת המעקב, התהלוכה בערבה והרבה הרבה אירועים נוספים של תמיכה במחבלים, רוצחי חיילים וגם אזרחים, זו נקודה אחת. והנקודה השנייה היא חתרנות נגד המדינה, כי כשמדובר כאן על כיבוש, זה לא רק הכיבוש של מלחמת ששת הימים של 1967, אלא גם הכיבוש של 1948 של הקמת מדינת ישראל, והדברים האלה באו לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה בפראות תשפ"א בדברים שהוזכרו כאן על ידם, בשריפת בתים בלוד ובעכו, שבאחד מהם נשרף חיים פרופסור אבי הר אבן זכרונו לברכה, ובפיגועי ירי, ובשריפות בתי כנסת, שהדברים כל האירוע של אירועי מאי 2021, הובל על ידי ועדת המעקב שפרסמה את מועדי ומיקומי ההפגנות, ובהמשך גם ליבו את זה בקריאות ופוסטים בפייסבוק וברשתות השונות, וגם לאחר מעשה עד היום בתמיכה באסירים, במחבלים שנאסרו בפרעות האלה באירועי ירי ולינץ'. ואם רק היה מדובר בהתנגדות תיאורטית לכיבוש, לשבת כאן ולדון מה מדינת ישראל רוצה לעשות עם שטחי יהודה ושומרון זה משהו אחד, אבל כשמדובר בהסתה לטרור והתנגדות פעילה לעצם קיומה של שמדינת ישראל, זה דבר חמור שצריך להיחקר ולהיבדק. יפה מאוד, תודה רבה ידידיה צוקרמן, עוד מישהו? שם ותפקיד בבקשה. אני מורן מימוני מיוזמות אברהם, יוזמות אברהם זה ארגון שפועל לקדם שוויון בין יהודים וערבים בישראל, אני רוצה להתייחס לדברים שאמר חבר הכנסת הלוי בפתח הדיון, הוא אמר אנחנו דואגים לאזרחי לערבים אזרחי המדינה, אנחנו רוצים לעשות את זה, זה בעצם זה בשבילם, אנחנו בעצם רוצים לבטל את ועדת המעקב בשביל הערבים אזרחי ישראל. גם.

ואני רוצה להגיד שאם באמת הממשלה הזו הייתה רוצה לטפל בערבים אזרחי המדינה, אז היא הייתה למשל מטפלת באלימות והפשיעה, אנחנו סופרים כבר 116 קורבנות של אלימות ופשיעה מתחילת השנה, היא הייתה מקדמת כל מיני תקציבים, הייתה מקדמת את השוויון, היא הייתה מקדמת את החברה, ככה גדלים ילדים שרואים אופק ורואים עתיד בזה שיש להם גם גאווה וכבוד וגם שוויון בסיסי בחינוך, ובבריאות ובקרקעות שלהם איפה לגור וכו', אבל לא נראה שזה מה שעולה בדיון הזה. אני כן רוצה להתייחס לסיפור של ההוצאה מחוץ לחוק של ועדת המעקב, זאת פגיעה אנושה בחופש הביטוי והפעולה של הציבור הערבי בישראל, ועדת המעקב מקדמת נושאים חשובים לציבור הערבי בישראל, היא עושה בעצם את הפעולות, הרבה מאוד פעולות שקורות ליהודים במדינה הזאת, כי יש פה פערים מאוד גדולים בשירותים שהמדינה נותנת, והרבה פעמים הוועדה הזאת בעצם מקדמת את נושאי החברה הערבית. אבל את לא מתייחסת לחלק של הדיון שלנו. אני ברשותך אגיד את דבריי. לא לא אי אפשר, צריך להתייחס לחלק הזה גם. מורן תמשיכי בבקשה, נשארה לך עוד דקה. בנוסף אני רוצה גם להזכיר שהמדינה עצמה משקיעה המון המון משאבים, כולל תקציבים ניכרים מאוד של עשרות מיליארדים במטרה להביא לצמצום הפערים בין יהודים וערבים בישראל. החלטה כזאת אם תתקבל עלולה לפגוע בכל המאמצים האלה, כי היא פשוט תגביר כאילו תכלס, היא פשוט תגביר את הניכור של ערבים פלשתינים אזרחי ישראל כלפי המדינה וכלפי הרשויות שלה, והיא תחזק בצדק את ההרגשה שהציבור הערבי בישראל הוא נרדף ומדוכא, זה באמת לעשות דה לגיטימציה לדבר הכי בסיסי שיש במדינה דמוקרטית, שזה פעילות פוליטית של האזרחים. אני רוצה גם כן לדבר על זה שבעצם זאת פגיעה באלמנט הדמוקרטי של המדינה, כלומר פגיעה בחופש הביטוי של אזרח כל אזרח ולא משנה מי הוא היא בעצם פגיעה גם ביסוד הזה של מדינת ישראל, בסופו של דבר פעולה כזאת תהיה פשוט אקט דכאני כלפי הציבור הערבי, זאת פעולה אנטי דמוקרטית ואנחנו מתנגדים לה בתוקף,

תודה רבה למורן מימוני מיוזמות אברהם. אני אשמח לדבר. אני אתן לך, אני הכנסתי אותך אחרי שהעפתי אותך ואני אתן לך גם לדבר, אני רק בוחן את הסבלנות שלך לאורך זמן. מר שי גליק שלוש דקות. לפני באמת חופש הביטוי זה ערך מאוד עליון, אבל להגיד תקוף ותחטוף חיילים תפגע ביהודים, בעיניי זה לא חלק מחופש הביטוי אולי בעיני אנשים אחרים זה כן. אני מחזיק פה ביד שתי תלונות, אני כל שבוע מקבל שני מכתבים ממשטרת ישראל בממוצע ככה באמת חבל על דואר ישראל, כל מכתב סגירת תלונה שלי, הגשתי תלונה על האירוע של ועדת המעקב הערבי שאמרו שמה לרצוח חיילים, שלחתי סרטונים, תיעודיים הכי ברורים שיש, תוך ארבעה ימים נסגר התיק אוקיי? זה פשוט מדהים, אני שולח מכתבים לפרקליטות המדינה עם כל התיעודים, אני מגיש תלונות פיזיות גם בתחנת המשטרה, מביא להם את כל החומרים, אבל הכל הכל הכל נסגר. כמעט כל התלונות נגד ההסתה הערבית של בכירים וגם לא בכירים, הכל נסגר נעלם, גם אחרי שזה מגיע לתקשורת ואחרי שכולם מדברים על זה, אני אומר לכם בוודאות, לצערי המקרה הזה הסרטון שאנחנו מדברים עליו של לפני חודש שכל המדינה דיברה עליו, היה בחדשות 12 ואנחנו עכשיו בדיון עליו בכנסת, אתם תראו שהוא ייסגר בסוף,

כי מבחינת מערכת אכיפת החוק לצערי הגדול זה חופש ביטוי כמו שאמרו פה. אז סך הכל הם אמרו מה קרה לא נורא הם לא התכוונו, אני רוצה להגיד לכם בשתי מילים, אלכס סבלוביץ', אלכס סבלוביץ' זה בנאדם שרובכם פה לא מכירים אולי מישהו פה מכיר, מליל ראש השנה לפני חמש שנים הוא חוזר הביתה, ארבע נערים בני 15 עד 17 זורקים עליו אבנים והוא מת, השב"כ עוצר אותם ואומר להם איך הגעתם לזה שאתם רוצחים בן אדם בני 15, אמרו לו היינו עכשיו ממש באותו לילה היינו באירוע באום אל פאחם היה שמה את ראאד סאלח והוא אמר אל אקצא בסכנה קומו ותעשו מעשה, ששת המילים האלה הרגו בן אדם. אני לא מוכן שיהיה עוד שש מילים והם יהרגו בן אדם, ולכן כל דבר כזה זה רצח וצריך לעצור את ראשי - - אף אחד מאיתנו לא מוכן.

ולכן צריך לזכור שהמילים האלה של אל אקצא בסכנה ותקוף חיילים, מביאים לרצח וצריך לעצור את מי שאומר את זה, החבר'ה בני ה-15 האלה הם מתחרטים על זה, אבל ראאד סאלח עכשיו ממשיך להגיד את הדברים האלה, ויש עוד נערים ויהיה עוד אלכס סבלוביץ' ואנחנו חייבים לעצור את אלכס סבלוביץ' הבא. אבל אל עקצה בסכנה. ומה צריך לעשות? ואל עקצה לא בסכנה אתם מסכנים את אל עקצה. חבר הכנסת אחמד טיבי למה אתה נגרר? אני הייתי בהר הבית וזה מדהים, יהודים וערבים ביחד.

תודה רבה מר שי גליק, חברי הכנסת החברים שלי לפחות חלק מהם רוצה ללכת, אז רגע לפני שהם ילכו, אני מבקש טל נציג משרד לביטחון פנים בבקשה התייחסותך. אני מייצג את חטיבת המודיעין, ומהטעמים הברורים אני לא אוכל להתייחס לדברים. יש פה עוד מישהו מהמשרד לביטחון פנים? בבקשה כן. רגע, אבל יחידת המודיעין באופן כללי היא בעניין? היא עוקבת אחרי חומרים? אני אענה - - אנחנו בוועדת המעקב עוקבים אחרי הגזענים באופן כללי. אנחנו התחלנו לעקוב אחרי ועדת המעקב. בדרך כלל הם גם מאיימים על החיים שלהם כן. ככה, מטבע הדברים אני לא אוכל להתייחס לגופם של מקרים שנבדקים כרגע במשטרת ישראל, ויובאו בהמשך להחלטת פרקליטות המדינה לצורך החלטה אם לפתוח בחקירה או לא, בין היתר האירועים שמר גליק דיבר עליהם, התלונה שמר שי גליק הגיש נסגרה היות ונפתח תיק עוד קודם לכן מיוזמתנו באותו עניין והוא צורף כמתלונן לתיק החדש, שניתן למסור לו את מספרו לצורך מעקב.

הודיעו לך כי זאת הודעה רגע, הודעה אוטומטית שיוצאת מהמערכת שנסגר תיק, אבל אתה צורפת כמתלונן לתיק החדש שנמצא עדיין בבחינה, ובסיכומו הוא יועבר לפרקליטות המדינה. משטרת ישראל לא מחליטה על דעתה מה מבטא הסתה לטרור ומה לא, לפי ההנחיה של פרקליט המדינה הזכות הזאת שמורה למשנה לפרקליט המדינה תפקידים מיוחדים, ואחרי שהוא מקבל מאיתנו את כלל החומרים הוא מגבש את ההחלטה שלו. אני רוצה להבין, משטרת ישראל או המשרד לביטחון פנים לא יתעסקו באירוע כזה אלא אם מישהו יגיש תלונה באופן רשמי?

המשטרה מנטרת מיוזמתה, מקבלת פניות מהציבור, מכתבים, מדברים שמועלים בתקשורת או מנוטרים באמצעות חטיבת המודיעין ברשת, כל מיני אירועים והתבטאויות, חלק מהדברים שהוזכרו כאן, והיא מבצעת את הבדיקה לאו דווקא אם הוגשה תלונה על ידי אזרח, כמובן שכשיש תלונה ממוקדת בצירוף הפרסום שמתייחסים אליו, זה דבר שמקל עלינו, גורם לנו להתחיל לפעול מיידית בוא נגיד ככה. לעניין הנושא של - - רק שאלה סליחה, מה מבחינת הזמן מאז ה-10 למאי, כמה זמן ייקח לכם לגמור ולהעביר לפרקליטות את הממצאים? כמו כל הדברים שאנחנו מטפלים בהם, אתה מתאר לעצמך שזה לא הנושא היחידי שמצוי כרגע בבדיקה, אני אגיד שהחולייה - - איפה זה עומד בסדרי העדיפויות שלכם? אז אני אגיד שקיימת חוליה במטה הארצי במדור חקירות, חוליית חוות דעת, היא מטפלת בכל התלונות שמוגשות בנושא של עבירות חופש ביטוי, וגם בניטורים שמנוטרים ברשת בעניין הזה, אנחנו מדברים על מאות מקרים בשנה, החולייה הזאת מורכבת מארבעה אנשי צוות, ומטפלים בכל הדברים האלה אל מול המחוזות, למשל המקרה הזה שאנחנו מדברים עליו הוא בפעילות מול מחוז צפון, שגם הוא תורם את ההשלמות שאנחנו מבקשים מהם, כדי לגבש חוות דעת מסודרת. אני מנצל את הדיון הזה רק להסב את תשומת ליבך, שיש מבחינת סדר עדיפויות אדם כל כך רב השפעה, שהוועדה שלו מאגדת את כל המפלגות הערביות, כל הרשויות המקומיות, מילה שלו שווה יותר ממילה של פלוני אלמוני ברחוב, לכן בסדר העדיפויות שלכם אנחנו מצפים שחקירות מהסוג האלו ייחקרו בלוח זמנים יותר מהר. על סדר העדיפויות שלנו נמצאים התבטאויות הקוראות לפגיעה באישי ציבור בכירים, בראש הממשלה, בדמויות כאלה ואחרות, אנחנו מדרגים את הכל, הכל נבחן אבל בסוף בסוף - - יושבים פה שניים כאלה. למשל אז בסוף בסוף המענים הם יינתנו כמובן, לא שאנחנו מזלזלים בחומרת הטענות האלה. ולעניין הנושא של התאגדות בלתי מותרת, גם זה דבר שצריך לבחון אותו, עכשיו הוא כשלעצמו לא מהווה סעיף שמאפשר לנו להוציא איזושהי ועדה מחוץ לחוק, אבל אם היא מקיימת עבירות אז אנחנו צריכים לבחון אותם, וגם החומרים שהועברו כמצע לדיון, הדיון הזה ייבחנו. תודה רבה, רגע רגע רגע, אי אפשר - - לא אבל למה אי אפשר

אמרתי שצריך לבחון את זה קודם כל במסגרת העבירה עצמה. יש לנו אם שכולה בזום, אני חושב שמן הראוי שנשמע אותה קודם. מן הראוי קודם אולי לשמוע ערבי ישראלי, במקום לתת ליהודים לדבר אולי כדאי לשמוע ערבי ישראלי שיודע בדיוק מה שקורה? צא החוצה תודה רבה שלום.

אתה קורא לעצמך עוצמה יהודית, אתה עוצמה של כלום ושום דבר, נתת להם בדיוק מה שאתה רוצה,

תודה, צא החוצה תודה רבה,

מה שהם רוצים נתת להם, אומר לך דבר איתם קודם, אבל כל הכבוד לך תן להם בדיוק מה שהם רוצים. החוצה תודה רבה, צא צא תודה. (יוסף חדאד יוצא מאולם הוועדה) איפה האם שכולה? ירדה מהזום, תודה רבה בבקשה, שם? דוד אבינר היועץ המשפטי של ארגון ערי ישראל, אמר פה מקודם חבר הכנסת טיבי שאף אחד מחברי הכנסת הערבים כבר לא נמצא פה, אבל הוא אמר שאף אחד מחברי ועדת המעקב לא הרס ולא התפרע וידיו לא מגואלות בדם, זה כמובן דבר שלא נטען, כן נטען שהפעולות של ועדת המעקב תומכת ומגבה ומעודדת את מי שכן מתפרץ והורס. ואני רוצה לצטט מתוך הדוח של ועדת אור, הוועדה שהוקמה לחקור את אירועי אוקטובר 2000 ומפרטת על הפעילות של ועדת המעקב באירועים שקדמו למאורעות אוקטובר 2000. חברי כנסת ומנהיגים ערבים אחרים חשים לזירת ההתרחשויות ומשלבים ביניהם את המפגינים, כאשר גואה האלימות לרמה מסוכנת הם מנסים לעמוד בפרץ ולתווך בינם לבין המשטרה, בימים שלאחר כל אירוע נהגו אישי ציבור במאמריהם ובנאומיהם להרעיף שבחים על פעולות המחאה בלי להפריד בין סוגיהם, כך נהגה גם ועדת המעקב של ערביי ישראל, למעלה מזאת כאשר נדרשו ספציפית לתופעת יידוי האבנים וחסימות הכבישים, הם טענו שבנסיבות הקיימות אלה מעשים טבעיים ולגיטימיים, דבריהם אפפו את ההתפרעויות בהילת גבורה והקרינו גאווה בנחישותם של מבצעיהן, צעירים הנוחים להתרשם שאבו השראה משבחים אלה וראו עצמם יותר ויותר כלוחמים בשירות חברתם. זאת אומרת הפעולה והגיבוי של ועדת המעקב, מעודדים את האירועים הבאים כמו שראינו במהומות של נגד החלטות של ועדת פראוור על ההסדרה של הבדואים בנגב וכמובן בתחקיר שהפצנו על המעורבות שלהם באירועי שומר החומות. אני רוצה לפנות לגורמים במערכת אכיפת החוק המשטרה והפרקליטות, התלונות שהגשנו ושמטופלות כרגע בלהב על העבירות של הסתה המרדה והתאגדות אסורה, סעיף 135 לחוק העונשין אומר שלא תוגש תביעה פלילית על עבירה של סעיפי ההמרדה אלא בתוך שנה מיום שנעברה, התלונה שאנחנו הגשנו עוסקת בתהלוכה בערבה שהייתה בחודש מאי, זאת אומרת עברו כבר חודשיים, אז אנחנו מאוד מקווים שתתקבל החלטה מושכלת בעניין הזה בתוך מסגרת ה-10 חודשים שנשארו, והעניין הזה לא יתממש בגלל חלוף הזמן. תודה רבה על ההתייחסות החשובה הזאת עו"ד שמעון, ואחריו כמאל אם תרצה לומר משהו אני אשמח. תודה אדוני היושב ראש, אני אנסה - - רגע אפשר רגע לעצור שמעון?

אפשר לשמוע את הזום? הוא מפרקליטות המדינה. שומעים אותי? שומעים רק לא רואים עוד

או הנה רואים אותך, בבקשה דבורה יש לך שלוש דקות. שלום לכולם, ממייסדי פורום בוחרים בחיים ומראשי הפורום, אני נמצאת כאן בשני כובעים, בכובע של אם שכולה ובכובע של תושבת לוד שחוותה את מאורעות תשפ"א. הח"כים הרגים דיברו גבוהה גבוהה על שריפות ועל הסתות והכיבוש, בסוף בעיר לוד מהכיוון של היהודים לא היה כלום מהדברים האלה ולא בכל רחבי הארץ, מי שהתחיל את ההסתה, מי שהתחיל את ההצתה, מי שהתחיל את הקריאה לרצח יהודים, התחיל מוועדת המעקב, הם התחילו את האימרה של הכותרת של אל-עקצה בסכנה והרעידו פה את כל התושבים הערבים נגד אזרחים חפים מפשע. כל מה שהם יגידו לא יעזור להם, ואני רוצה לצטט מתוך חומר כתוב, יש בתוך חברי ועדת המעקב את כאמל חטיב, ראאד סלאח ומוחמד כנעאנה, הם חברי תנועת בני הכפר שבית המשפט הכיר בהם וגם מערכת הביטחון הכירה בהם כזיקה לארגון חזית עממית שהיא ארגון טרור. רבותי אם מערכת משפטית מכירה חבורה של מחבלים שמתפקדת בתוך כביכול ועדת מעקב תמימה שכל תפקידם זה לדאוג לערביי ישראל אז הם לא עושים את זה, הם בעיקר בשנים האחרונות מסיתים לפגיעה באזרחים יהודים, ואת זה צריך להבין. עכשיו החוק הישראלי וגם מקבלי ההחלטות בממשלה, החובה הראשונה שלהם זה לדאוג לשלומם ולביטחונם האישי של אזרחי המדינה, ערבים ויהודים כאחד, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך לחזור הביתה בשלום, ואם יש אנשים שמסיתים, מדיחים, תומכים טרור וכל פעולת טרור שיכולה לגרום לרצח אזרחים, הם חייבים להיות או מתחת סורג ובריח, ואם לא ואם הם מתאגדים בתוך ארגון, אז להוציא את הארגון מחוץ לחוק. עכשיו אני רוצה להוסיף דבר נוסף, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן דיברה גבוהה גבוהה על גם על ח"כים בתוך הוועדה, כשהיא בעצמה היללה את חברי גוב האריות וקראה להם שהידים, היה הייתה יועץ צמוד ועוזר צמוד של ריאן סאליח ויאסר ערפאת, אני לא צריכה לתת לכם עוד הרבה דוגמאות בשביל להבין עם מי יש לנו עסק, ואתם צריכים לעשות הכל, וזה מה שאני אומרת, הכל זה אומר הכל בשביל שאזרחים חפים מפשע יישארו בחיים, זו המטרה. דבר נוסף ואחרון זו המדינה שלנו, תקבלו רק בתנאי שאתם תתנו את מה שאתם צריכים לתת, אם אתם תעשו רק לזרוק אותנו אל מחוץ לים אתם לא תצליחו, אנחנו כאן בשביל להישאר, תודה רבה. תודה רבה לגברת דבורה גונן על הדברים החשובים, שלה עו"ד שמעון חוג'ה מפרקליטות המדינה

רק אני אשמח להתייחסות ספציפית לסעיף 145 האם מבחינתך הסעיף הזה הופעל אי פעם? הסעיף הזה שמאפשר מגדיר התאגדות אסורה, האם היא מטיפה להמרדה מהסוג הזה ששמענו כאן? האם אתם השתמשתם אי פעם? האם אתם מתכוונים להשתמש? מה קורה עם התלונה הזאת שכבר חודשיים מחכה? אני אנסה לעשות סדר בדברים עם כישרונותיי הדלים אני מקווה שאני אצליח.

דבר ראשון כמו שחברתי רפ"ק לי פרל ציינה, הדבר נמצא בבדיקה של משטרת ישראל, טרם עברה אלינו חוות דעת בעניין, ולכן הדברים אצלנו עדיין לא מטופלים, בסדר הדברים או שהמשטרה פונה אלינו אחרי שהיא בוחנת את כל החומר הרלוונטי, מבצעת עוד בדיקות שדרושות על מנת לקבל החלטה, ומעבירה אלינו את החומרים עם חוות הדעת, כשחוות הדעת תועבר אז אנחנו כמובן נטפל בדברים בשים לב לעמדת המשטרה ולחומרים הרלוונטיים, עוד חזון למועד בעניין זה. לגבי סעיף 145, סעיף 145 לחוק העונשין הוא סעיף של הגדרה שמגדיר מהי התאגדות אסורה, חשוב לציין שזו הגדרה שהיא רלוונטית לצורך הסעיפים שעוקבים אחריו, סעיפים 147, 148, ו-149, לא ניתן באמצעות הסעיפים האלה להכריז על ועדת המעקב כארגון התאגדות אסורה, בעבר היה ניתן להכריז על התאחדות אסורה, אני מפנה את חברי הוועדה הנכבדים לסעיף 101 לחוק המאבק בטרור, בעבר ארגון טרוריסטי הוכרז ככזה לפי הפקודה למניעת טרור, והתאחדות אסורה הוכרזה ככזו, התאחדות בלתי מותרת סליחה לפי תקנות ההגנה. היום מאז שיש את חוק המאבק בטרור מנובמבר שנכנס לתוקפו בנובמבר 2020, אז דרך המלך והדרך היחידה להכריז על ארגון כארגון בלתי חוקי היא באמצעות חוק המאבק בטרור, שיש שם את הקריטריונים הרלוונטיים. כבוד חבר הכנסת הבהיר שלא מדובר בבקשה להכרזה לפי חוק המאבק בטרור, ולכן אלא אם כן תרצו אין לי כרגע צורך להתייחס לדברים האלה. סליחה אני רוצה להבין, סעיף 146, מי שמטיף או מעודד בדיבור בכתב או דרך העשייה אחת הפעולות האסורות לפי 145 כמו שאמרת לזה אנחנו מכוונים בדיון הזה, דינו מאסר שלוש שנים, חבר להתאגדות האסורה או מי שתופס או פועל במשרה, כשאנחנו מדברים כשאני אומר כאן שכאמל חטיב או ראאד סלאח הם ראשי ועדת המעקב העליונה שלא מעלים על הנס את מאמה תרזה אלא את ג'ורג חבש כמו שאמרה דבורה גונן, על זה אני מדבר על 146, על 147, על 148 אלה שתורמים להם מאסר שישה חודשים, למה את הסעיפים האלו אי אפשר להחיל? אלה סעיפים עונשיים. כלומר, אם המשטרה תעביר לכם חומר על ועדת המעקב? גם אם יוחלט להעמיד את מי מחברי ועדת המעקב לדין בעקבות החומר שיועבר לפרקליטות, ניתן יהיה להעמידם לדין לפי הסעיפים שיוחלט, הדבר לא יגרור הכרזה כלשהי כי הסעיפים האלה אין מנגנון של הכרזה לפי חוק העונשין. בהתאגדות אסורה של סעיף 145 היא אות מתה? היא לא רלוונטית מאז שחוקק חוק הטרור? זה סעיף שלא נעשה בו שימוש. עד היום, אבל למה לא? אני לא אומר שלא, אני אומר עד היום לא נעשה בו שימוש. שלא נעשה בו שימוש הוא אומר. לא אבל אתה אומר מאז שחוק הטרור חוקק ב-2016 אני רוצה להבין - - גם בעבר - - מה השתנה ב-2016 שמעון? מה השתנה? גם בעבר הכרזה על התאחדויות לא מותרות או אסורות לא היה לפי חוק העונשין.

אז עכשיו אנחנו מציעים את ההצעה הזאת כי חוק הטרור דורש קריטריונים נוספים, למה אתה טוען שאי אפשר לעשות את זה? אני טוען שחוק העונשין אין בו מנגנון של הכרזה על ארגון טרור. מה שקרה ב-2016 שחוקק חוק המאבק בטרור שהחליף למעשה את הסעיפים האלה. אתה יכול להעמיד לדין בגין עבירה על איזה מהסעיפים האלה, אבל לא ניתן להכריז על התאחדות על התאגדות לא מותרת, התאגדות אסורה, אין איזשהו מנגנון של הכרזה, בית משפט יכול להרשיע בביצוע אחת מהעבירות האלה על פי הסעיפים האלה, ובכך יסתיים ההליך הפלילי. אוקיי, תודה רבה לעו"ד שמעון חוג'ה, מישהו נוסף רוצה לומר משהו ככה לפני שאני מאפשר את מילות הסיכום? עמית בבקשה חבר הכנסת עמית הלוי. שני הדברים שעלו כאן בוועדה, הם בעצם הציפייה שלי מהדיון הזה ומהפולו-אפ שלו מההמשך שלו, אחד זה הקו הברור אדוני היושב ראש שאנחנו שמים במדינת בין זכויות יחיד, זכויות קהילתיות, גם זכויות לשימור הזהות הלאומית, כל זה בוודאי הייתי מצפה מארגון כמו יוזמות אברהם שנושא את שם אברהם בשמו לעמוד מאוד בתוקף על העניין הזה, כל זה נכון, אלא אם כן כל זה מכובד,

מדינה צריכה לתמוך בזכויות יחידיות, בזכויות קהילתיות, בכל הדברים האזרחיים שציינת, בשום אופן לא, ממש זה כאילו תמונת מראה הפוכה לגמרי כשמדובר על הסתה לטרור או תמיכה בטרור, להיפך המדינה צריכה בדיוק לשים את הקו הזה כדי לומר שמי שעובר את הקו הזה הוא בגיהינום, ומי שבקו הזה הוא בגן עדן, ומדינת ישראל היא גן עדן גם לאותם מיליון ערבים שהגיעו לפי מ-1848 עד 1948 וחיים היום במדינת ישראל או ברחבי מדינת ישראל, בשבילם זה גן עדן ואני לא אומר את זה בשום פטרונות, אנחנו באנו לכאן בשביל להביא ברכה לכל העולם, אבל בשום אופן לא להשלים עם קריאות לרצח, קריאות לטרור מהסוג הזה שנשמעו כאן בכל ההצהרות והדברים מהסוג הזה, זה הערה ראשונה עקרונית, כולם צריכים להיות חזית אחת בכלל, את לא צריכה להתנגד לזה, את צריכה להיות הראשונה שתומכת בזה, הראשונה שמציבה את הגבול, חומה ענקית כתהום פעורה בין אזרח שרוצה להשתלב פה בדברים האזרחיים שציינת, לבין אזרח שאומר דפקנו אותם בחרמיה שמה ו/או מעודד שהידים או מעודד דברים מהסוג הזה, תהום פעורה, את לא יכולה לשאת את שם אברהם אם הכוונה לאברהם אבינו, ולהיות לגמגם או לזגזג בין שני המושגים הללו,

אני אומר מבחינה מעשית, אנחנו באמת רצינו בהצעת הזאת, אני וחברת הכנסת לימור סון הר מלך לדון על פי התאגדות אסורה, ואנחנו מצפים מאוד מאוד, פשוט היחס ואני אומר את זה ללי, היחס הוא יחס אקספוננטי, ככל שאדם הוא בעל השפעה יותר גבוהה, למה אני מתעקש על חינוך בוועדת חינוך אדוני היושב ראש? כי חינוך זה להזריק לווריד של הילדים, זה לקחת את האנשים שהם הכי חסרי ישע בחברה ולטמטם להם את המוחות שמלוות ברשע ובטרור, שזה מה שקורה בבתי הספר בחלק מבתי הספר, אגב התברר 18 בתי ספר התברר בדיון הבוקר, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, ולכן אני מצפה שהיחס שלכם לוועדת המעקב, גם על פי הגדרות שאני שומע עכשיו לראשונה על ידי שמעון, חשבתי שאפשר לייצר הגדרה כזאת והתאגדות אסורה, אבל קודם כל לחקור ולראות האם על פי סעיפים 145 הם עונים להגדרה הזאת, ואם כן אז לזרז את זה. והעובדה ששמענו כאן אדוני היושב ראש זה צריך להיות לנגד עינינו, מה שאמר פה מר ידידיה צוקרמן ומר דוד, שבעצם טווח הזמן לטובת ההגדרה הזאת הוא טווח של שנה, אם זה אכן כך אז צריך עוד יותר סיבה לזרז, או זו סיבה נוספת לזרז את החקירה כדי להגיע למצב. אני אומר לכם, תדעו לכם ככל שמדינת ישראל ואתם הפרקליטות והמשטרה תשימו את הקו הזה מאוד ברור, תיצרו את מה שקוראים אפקט מצנן, וזה מדורה ששורפת שצריך לצנן אותה, אז יהיה קו ברור יהיה הרבה יותר קל אחר כך, יהיה ברור אתם תעזרו להם, אנחנו מקבלים עשרות פניות של תושבים ערבים שייצג אותם פה בעוצמה אולי רבה מדי יוסף חדאד, שאומרים תעזרו לנו, אם את ואני ואתם מגבים אתם נותנים לרעים לתפוס את הרמקולים, להיות בראשי המערכת, להתהלך בתהלוכות שנשמעים בהן קריאות לרצח, או תמיכה בג'ורג חבאש אנחנו דופקים את כולם. ולכן אני מצפה ואני רוצה שזה יהיה בסיכום של כבודו, שאנחנו מצפים מהמשטרה בחוליית חוות דעת מה שנקרא במשטרת ישראל, להעביר מוקדם ככל האפשר, לא להגיע עוד שנה שכבר לא רלוונטי התאגדות אסורה ודברים מהסוג הזה, להביא את הממצאים הללו וזה תהיה תרומה מאוד מאוד חשובה גם לביטחון ישראל, וגם בחינוך לשלום ולשלווה לכל האזרחים,

זה היה דיון מאוד חשוב, אני לא יודע כמה את אם התרשמתם אבל הדיון חשוב מעצם קיומו, והעלאת הנושא הזה על השולחן, כי זה מסוג הדברים שהכי קל לא להתייחס אליהם לעבור עליהם, ולנסות לתת מציאות לעשות את שלה ולנסות לחיות עם זה. אני מודה לך על העלאת הנושא הזה, אני דרך אגב חושב שלהנהגה פוליטית גם אם היא ערבית יש זכות למחות ולעמוד נגד עמדות הממשלה, בהחלט חושב שזאת זכותם, אבל אני חושב שלנסות לקחת פעולות בלתי חוקיות ולהצדיק אותן על ידי פעולות בלתי חוקיות של מישהו אחר, זה לא לגיטימי ולצערי הרב זה מה ששמעתי מחברי הכנסת הערבים, שלצערי הרב מצאו לנכון לא להישאר פה לסיכום. גם התירוץ שאני שומע כל הזמן על זה שיש שמה אנשים רמי דרג בעלי מעמד, לא נותנת להם את הזכות לפעול נגד המדינה, זה משהו שחלק ממשימותינו כחברי כנסת בכלל, זה לשמור על המדינה. אני לא מסכים עם הרבה מאוד דברים שנאמרו פה על ידי חבריי חברי הכנסת הערבים, אבל אני אמשיך לעמוד על זכותם לומר אותם, אבל שיהיה ברור, אני לא אתן יד למי שמערער על זכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ושאף אחד לא יתבלבל, מדינת ישראל ניתנה לנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא שום הגדרה אחרת, כך היא ניתנה לנו, ולמי שיש בעיה עם העניין הזה כנראה שלא מתאים לחיות באותה הארץ שאני חי בה. חוק המאבק בטרור הוא כנראה לא מספיק מתאים כרגע לדרישה שהועלתה כאן, אבל לפחות להבנתי ממה שעלה פה בדיון הזה, ועדת המעקב העליונה לא יכולה להמשיך להתקיים במתכונת שבה היא מתקיימת כרגע, ובטח לא עם הנושאים שהיא מתעסקת בהם, ארגונים דומים ישראלים יהודים בעבר הוצאו מחוץ לחוק, נמנעו מכל פעולה בתוך מדינת ישראל וזה לא יכול להיות. את מנהיגי הוועדה צריך לחקור, לכל מי שהספיק לשכוח הזיכרון הזה עדיין צרוב לי היטב על הרבה הרבה פחות ממה שהם אומרים, אני נחקרתי שש ורבע שעות בלהב 433, הייתי נותן להם גם את התענוג הזה שילכו להיחקר, כי הם אומרים הרבה יותר גרוע ממה שאני בכלל העזתי לחשוב לכיוון, ואם בסופו של דבר הם יצטרכו לעמוד לדין אז שגם יעמדו לדין, ואם יצטרכו לחבוש אותם באסורים אז נחבוש אותם באסורים, אבל כמו שאמר חבר הכנסת עמית הלוי אנחנו חייבים לפעול מהר ובנחישות, בדיוק באותה מהירות ונחישות שפעלו נגדי. ולכן המלצת הוועדה ברשותך, תהיה כזו שכן להמשיך לפעול להוצאת ועדת המעקב מחוץ לחוק בתנאים או באפשרויות שעומדות לרשותנו, ולקרוא למנהיגי הוועדה להיחקר, כי מה שהם עושים זאת פגיעה בקיומו של עם ישראל, של מדינת ישראל, ואני כחבר כנסת לא חשוב מאיזה צד ומאיזו מפלגה לא יכול לתת לזה את ידי. אנחנו נפעל לזה ביחד ואני לא מתכוון לשתוק בעניין הזה, וחבל שחלק מחברי הכנסת לא נמצאים פה כדי לשמוע גם את הדברים האלה, מותר להם לומר את מה שהם רוצים, אבל הם גם צריכים לשמוע דברים של אחרים וחבל שזה לא נשמע. תודה רבה לכל מי שהשתתף בדיון הזה ניפגש בשמחות. הישיבה ננעלה בשעה 14:17.